אני מתכבד לפתוח את ישיבתה הראשונה בהיסטוריה של הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל רווחי הגז והנפט. בהתאם להוראות סעיף 106(א)1 לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לשם הצעת ועדת הכנסת. הוועדה המסדרת, החליטה להמליץ על הוועדה המיוחדת לבחור בחבר הכנסת אבי דיכטר, כיושב-ראש הוועדה. מכיוון שזו הפעם הראשונה שמקימים את הוועדה הזאת קוראים ועדה מיוחדת, כי היא לא ועדה שחייבים להקים, היא לא ועדה קבועה של הכנסת. אבל זו כן ועדה שחייבים להקים אותה מתוקף חוק, חוק הקרן לאזרחי ישראל. נראה לי שנפלה בחלקך הזכות להיות הראשון כמי שעסק כל חייו בביטחון אזרחי ישראל גם בסתר, גם במשרד הביטחון, גם בתחום פנים הפעם תשמור על ביטחונם הכלכלי של אזרחי ישראל. נראה לי שזה כבוד גדול לעמוד בראש הוועדה הזאת, ולעצב בעצם את מה שהולך להיות. לפקח על הקרן, על המועצה, על כל מה שכרוך בזה. בהקשר הזה, צריך להודות גם ליושב-ראש הכנסת על הרעיון להקים את הוועדה הזאת, והצעה להקים את הוועדה הזאת, הגם, שהחוק עוד לא נכנס לתוקף, במובן הזה שלא צריך להקים את הוועדה עדיין, כי לא נצטבר הכסף הנדרש. טוב יהיה אם כבר תתחילו להכין אותה, כי זה הולך להיכנס כנראה בקרוב. אם כך, אני עובר להצבעה. מי בעד בחירתו של חבר הכנסת אבי דיכטר, לעמוד בראש הוועדה, ירים את ידו? הצבעה בעד,

ניתן ליושב-ראש הכנסת לברך אותך. תודה רבה. אבי, ידידי, קודם כל ברכות. אני חושב שהוועדה הזו היא אתגר ענקי,

שהמהלך הקשה והארוך של מימוש אוצרות הטבע שהתגלו בים, והפיכתם בסוף למשהו שאזרחי ירגישו אותו, מגיע בעצם עם הקמת הוועדה הזו אולי למסורת המשמעותית ביותר שלו מבחינת האזרח. אחרי שנעשו הסדרים שאפשרו את פיתוח המאגרים, ואחרי שהגז מתחיל לזרום, ואחרי שישראל נהנית מעצמאות אנרגטית ומהרבה מאוד יתרונות שנלווים למהלך הזה, אני חושב שאנחנו מגיעים סוף,

לעסוק באיך אנחנו מתרגמים את הרווחים שמגיעים מהמקורות האלה, ומדובר בסכומי עתק בדרך הנכונה ביותר, ולהביא אותם באופן כזה שכלל אזרחי ישראל ייהנו מהם בצורה מיטבית. התהליך הזה הוא תהליך מורכב. מה שעמד גם לנגד עינינו כשרצינו להקים את הוועדה הזו, זו המחשבה שצריך להאיץ אותו ככל הניתן, בטח על רקע המשבר הכלכלי, והבעיות שאנחנו מתמודדים איתן עכשיו. אני יותר משמח על כך שאתה האיש שתוביל את המהלך הזה,

שנדרשת פה מנהיגות, נדרש גם ניסיון, נדרשת כאן באמת היכולת לנסות ולהעלות אותו על המסילה, ולהבטיח את זה שהוא ינוע במהירות לעבר היעד. המשימות הן דבר שיש לי ספק אם מישהו יודע להתמודד בעניין הזה בצורה יותר טובה. אני רוצה גם לומר, שמגיע במעמד הזה לברך פעם נוספת את חברנו, שר האנרגיה יובל שטייניץ. אני חושב שהפעילות העצומה שהוא עשה בעניין הזה, יחד עם ראש הממשלה, נתניהו, הביאו אותנו למקום שנחשב בעבר דמיוני. ואני בטוח שהוא גם יהיה שותף נאמן למאמץ שאתה תעשה כדי להביא את הדבר הזה לידי מימוש. אני כן מוכרח לומר, שלמרות כל התלאות, אני חושש שזמנך כאן קצוב, כי אם צריך את - - - בסופו של עניין במועד לא רחוק בתפקיד עוד יותר בכיר, אבל אני מניח שדווקא נוכח הראייה הזאת, אתה תספיק לעשות את הדברים בקצב כזה שבאמת הנושא הזה יעמוד על תילו. אני באמת מאחל לך, אבי, הצלחה גדולה ולכל הצוות שילווה אותך, זו משימה חלוצית ממלכתית.

יושב-ראש הכנסת, אם אפשר לומר, חברי יריב לוין. תודה לך, יושב-ראש ועדת הכנסת, איתן. אמרתי לך גם בהזדמנות, כמי שנמצא כבר לא מעט שנים בכנסת, דיי מחמם לב לראות חבר כנסת חדש משתלט על ועדה כל כך מורכבת בתקופות שונות. יישר כוח. כמובן, ירדנה, מזכירת הכנסת ומנהלת הוועדה, נטלי. כזה כוח - חבל על הזמן... תודה רבה, קודם כל על האמון. כיושב-ראש ועדה, בעיניי זה לא מובן מאליו. אני חושב שלאורך שנים, הגז פחד לצאת מהאדמה נוכח הציפייה הציבורית והתכנוני מה יעשו בתמלוגי הגז כשהוא ייצא מהאדמה.

ראש הממשלה נתניהו, והשר שטייניץ, ועוד רבים אחרים השר כחלון כשר האוצר, הוציאו אותו אל מעל פני האדמה, וטוב שעכשיו אנחנו ככנסת, מקימים ועדה לפקח על קרן שטרם קמה, שתעסוק בשמה אולי הכי מייצג "הקרן לאזרחי ישראל". אני לא מכיר ועדה, אני גם לא מכיר חוק שהמהות שלו היא כל כך טובת אזרחי ישראל. בעצם, מאחר והחוק קבע משרדים מאוד רלבנטיים משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, נציג בנק ישראל, שהם בעצם אחראים על הנושא הזה של תמלוגי הגז בצורה מאוד מובנית - אם זו המועצה, שהיא בעיקר מושתתת על הגופים האלה. אם זה, כמובן, ועדת ההשקעות, ואם זה ועדת הביקורת, ואם זו המחלקה לניהול הנכסים של הקרן - כל הדברים האלה עדיין טרם קמו. אני שמח שהכנסת החליטה להקים את הוועדה הזו, שש שנים אחרי שהחוק עבר, כדי לראות מה קורה, למה לא קורה מה שצריך לקרות. איפה התמלוגים שהיו עד עכשיו - מה נעשה איתם. מה הצפי לתמלוגים בשנים הקרובות - ויש צפי מאוד נדיב, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש. בהחלט, אנחנו כוועדה, ועדת כנסת, רוצים לייצג את האינטרס של אזרחי ישראל, שמהגז הזה לעשות באמת טוב לאזרחי ישראל. ולא חשוב אם זה יהיה מיליארד, או 10 מיליארד שקל בשנה - שני התרחישים האלה צפויים בשנים הבאות. ולכן, טוב שהוועדה הזו תפקח כנציגת הכנסת, ולמעשה, כנציגת הציבור, שהתמלוגים יגיעו באמת למקומות שהמדינה חושבת שנכון שיגיעו לשם - מה יותר מהר, מה יותר הרבה, מה יותר ממוקד. אנחנו כבר ישבנו עם מנהלת הוועדה, עם דובר הוועדה, הבוקר, כדי לתכנן את המפגשים הקרובים. בגלל הקורונה, אני רואה שיש פה נציגות יחסית מועט של חברי הכנסת. חבר הכנסת סגלוביץ' - - - הוא יהיה נציג פעיל מאוד.

פעיל גם לפני שהוא היה חבר כנסת.

כאחד שמינה אותו לראש להב 433, אני מכיר את הפעילות הזו מקרוב. ולך איתן, שבכל אופן אתה גם כאן ממלא מקום של מישהו שהוא חבר הוועדה. אנחנו נצא לדרך. בעזרת השם, נעשה טוב לאזרחי מדינת ישראל. באמת, כלשון החוק, וגם כרוח החוק. תודה רבה לכולם.

משהו להגנתך... אני קודם כל שמח להיות בוועדה הזאת.

אבי - שים בצד את הכישורים הפוליטיים, צריך את כל הכישורים המודיעיניים והחקירתיים להבין את כל מה שקורה פה. אני אהיה שמח להיות יחד איתך איך אמרת, גם לעשות טוב. זה לא משהו באמת של קואליציה ואופוזיציה, תמיד להיות שמשהו מתחיל

אז אני מצפה שיהיה גם כיף, גם מעניין. מהיכרותי איתך, אני בטוח שיהיה מעניין ומעמיק. שיהיה לך המון הצלחה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.